בוקר טוב.

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

איפה שלא יהיה כתוב,

אפשר יהיה להוסיף את זה. נכון.

ותכנונית זה אושר, לייצר מגרש שהוא מגרש בשכבות, אנחנו - - - ואז

אבל זה לא

מכיוון שזה לא נכון ואני מקבל את העמדה של ארז בעניין הזה לעשות הגבלות כאלה בחוק

אותו דבר טווח ההרחקה.

מי עוד רוצה?

גם אני חושבת שהנושא של טווחי הרחקה לא צריך להיכנס לחוק הזה.

כי אני חושבת שהחוק הזה בא לתת

העירייה אומרת לי צריך לעשות מקומות חנייה,

לעשות את העסק פרטי כבעל הקרקע ורוצה לבנות למעלה. אני רוצה לקחת את החניון למטה, למכור אותו למישהו שיפעיל כדי לספק את פתרונות החנייה

אני גם יכול להציע הצעה.

שוק הסיטונאי זו דוגמה קלאסית למה שתואר פה: הרבה מאוד שימושים מעורבבים באותה חטיבת קרקע, שיש גם חניון פרטי וגם חניון ציבורי וגם קניון וגם מגדל מגורים מעל. מה זה מלמד אותנו? שזה

הפקעות שהסתיימו ויש חיווי של זה במרשם - - והופעלו. - - בצורה כזאת או אחרת, אבל עדיין לא נרשמו על שם אולי נרשמו בהערה פה אנחנו נצטרך אולי

אנחנו רואים בהפקעת חזקה ושימוש אני לא יודע איך הם התייחסו לזה אנחנו רואים בזה הפקעת בעלות, כי אחרת לא

זה משפר את ההליך הרישומי.

הרישומי יוביל למצב שבו אנחנו נצטרך לקיים שיח נוסף עם

אתה רוצה לעשות לה איזשהו דין ודברים, לפתוח. אתה רוצה להתייחס לכל מה שהיה. גם שם רצית. סליחה,

ככל שההפקעה מומשה לא תירשם בעלות, אלא אם כן

צריך

כאן נוסיף את הסעיף אנחנו נוסיף את זה גם בתשריט חלוקה.

איפה אתם? באיזה סעיף?

אבל צריך להגיד מה זה שימושים ציבוריים.

מה זה שימושים ציבוריים?

כאשר הרישום המתבקש הוא של יעודים שאינם יעודים ציבוריים לפי סעיף 188, הסמכות לאשר תכנית הכוללת את אותם מגרשים תלת ממדיים

אמרת שבעוד שנתיים נדבר. האם משמעות